אנחנו ממשיכים את סדרת הדיונים בוועדת הכלכלה בסוגיית התקציב בחוק ההסדרים, הפעם פרק י' (תחבורה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), דיון בסעיפים 56, תיקון פקודת התעבורה, הגברת האכיפה בנתיבי התחבורה הציבורית וייעוד הכנסות הרשויות המקומיות. אנחנו בדיון של הסתייגויות והצבעות. יש הסתייגות אחת של אופיר סופר. איזה עוד הסתייגויות יש? הרשימה המשותפת הגישה וחבר הכנסת יואב קיש

הם לא פה, אבל אופיר סופר אמור להיכנס לפה ב-9:25, לטענתו הוא יצא בחמש בבוקר מהצפון. אם ייכנס בעוד עשר דקות נאפשר לו,

נדון בהסתייגות שלו,

האחרים גם את זה לא עשו. אני כן רוצה לומר משהו שיירשם לפרוטוקול. בבקשה. שאנחנו כסיעת יש עתיד עדיין היינו רוצים ש-15% מתוך ה-50% שנצבע לטובת התחבורה הציבורית כן יופנה לטובת בטיחות בדרכים.

קודם כל העמדה הזו היא חשובה ומוכרת, בועז הוביל את הדרישה הזאת ואת צודקת. כרגע המשרד לא נעתר, ניסינו לבנות איזה נוסח שאולי כולם יוכלו לחיות איתו בשלום, שזה יילך לבטיחות בדרכים בתחבורה ציבורית, בעצם בכל מקום שעובר אוטובוס או מונית יוכלו לעשות בטיחות. נראה לי שזו פשרה יחסית טובה לכולם. בועז צודק שאין מספיק צדק ברשויות המקומיות לבטיחות בדרכים ומעט הכסף שהיה במסגרת הרשויות המקומיות לפתרונות קטנים באמצעות הרשות לבטיחות בדרכים הלך ודעך, תקציב שהיה שם בסביבות 44 מיליון שקל, היום עומד אולי על שמונה מיליון, או משהו כזה. דניאל, תקן אותי. אם אתם תחזירו את התקציב ההוא של הרלב"ד לבטיחות בדרכים ברשויות לשיעור המקורי שלו, של 44 מיליון, זה גם יאפשר לנו להזיז את החלק הזה מהדיון. הנושא הזה היה אבן הנגף של אישור החוק הזה. השאלה אם אנחנו יכולים לסמוך עליכם שיתוקצבו ברלב"ד לרשויות המקומיות הסעיף המקורי שהיה שם, למיטב זיכרוני 44 מיליון שקל. מישהו יכול להתייחס לעניין הזה? אני חושב שבסוף מדובר בסדרי עדיפויות של משרד התחבורה. זאת הדרישה של ועדת הכלכלה, שהתקציב שהיה ברלב"ד לפתרונות של בטיחות בדרכים ברשויות מקומיות יחזור לשיעור שהוא היה בו. זה דרמטי, זה משמעותי. העלינו את הדרישה הזאת, עוד לא הצבענו בעד תקציב המדינה. טופורובסקי הוא לא נחמד, אנחנו עוד מהנחמדים פה, אני אומר לכם שהוא לא יצביע בעד התקציב. הוא גם יתקע את החוק הזה בכנסת. נחמדים בגלל היו"ר. ברוך הבא, מאזן. מאזן המאוזן. איך פותרים את הבעיה של הפקקים בבוקר, תגיד לי? תשאל פה את כולם. יש פתרון, תישן בירושלים. זה מה שאנחנו עושים. אז מה אתם אומרים? יש לכם איזה דרך. אני חושב שתקציב משרד התחבורה מוצג כרגע בוועדת הכספים על ידי השרה, גם מוצגים שם היקפים מאוד גדולים של תקציבים לבטיחות בדרכים, יכול להיות שבערוצים שונים, קצת ממה שהזכיר היושב ראש. אז יכול להיות שאנחנו פשוט נכתוב לכם בנוסח שה-50% יילך לתחבורה ציבורית ובטיחות בדרכים במקומות שבהם פועלת תחבורה ציבורית, בנתיבים הללו. זה מה שאנחנו נעשה, במקומכם מה שנקרא. קודם כל הוועדה כמובן סוברנית לקבל את ההחלטות. רק אם יורשה לי, אני חושב שבכל זאת אמירה כזאת תחטא למטרה שלשמה לפחות אנחנו הגשנו את ההצעה. למה תחטא? אמרנו את זה גם בדיון הקודם, בסוף המטרה היא, גם של הפרק הזה וגם של עוד צעדים, לעודד תחבורה ציבורית. אז הכסף יילך בעדיפות לתחבורה הציבורית במרחב העירוני, אבל אם הוא גמר לבנות את התחנות שלו ויש לו נתיבי אוטובוס זמינים שעשינו והוא רוצה לעשות כמה תיקוני בטיחות, למה לא לאפשר את זה? אני לא מבין את ההינעלות הזאת. אני אומר לכם שזה מידתי, זה סביר, זה חלק ממטרות העל של משרד התחבורה, בטיחות בדרכים, זה לא הסטה לנושא שאתם לא מרגישים את החשיבות שלו. גם ביקשנו רק 15% מתוך ה-50%. אני רוצה להבין, זה ראש המטה של השרה, לא? אהוד, אתה הקשבת לפתיח שלי? שב איתנו. גם חברת הכנסת יסמין וגם טופורובסקי וגם רבים אחרים, באו ואמרו שב-50% הם רוצים את האפשרות גם לפרויקטים של בטיחות בדרכים בעיריות. זו דאגה אחת. דאגה שנייה הייתה שהתקציב לרשויות המקומיות דרך הרלב"ד לבטיחות בדרכים, כסף משמעותי שעזר לנו כראשי ערים, מאיר, מאזן, לימור הייתה היועצת המשפטית של מגדל העמק, היא יודעת גם, היה כסף קטן של תיקונים, מעבר חציה,

שהיינו יכולים לפעול. בעבר הוקצו לרשות לבטיחות בדרכים בסביבות 44 מיליון שקל לרשויות וזה הלך וירד עד לשמונה מיליון. אני לא יודע מה הסעיף עכשיו, מישהו, מנהל האגף, אם מישהו יודע מה המספרים עכשיו. אנחנו רוצים שהתקציב הזה יחזור להיקפים המקוריים, באמת נעשו איתו פעולות יפות, והכסף הכי חשוב ברשות המקומית זה כסף שראש עיר יכול להגיב מהר ולא מחכה לתב"ר בעוד שלוש שנים, אלא יש לו סעיף להתחיל לפתור בעיות מידיות. אז אנחנו רוצים שהכסף הזה יחזור. זו תביעה של ועדת כלכלה, אנחנו רוצים שמשרד התחבורה יקשיב לקולות שעולים מוועדת הכלכלה. מה שמבחינתי פשרה לחוק הזה זה שייכתב בו ש-50% לפי שיקול ראש העיר הכנסות מהנתיבים ו-50% לפיתוח והרחבה ושימור תשתיות התחבורה הציבורית ובמידה שיש לו אפשרות אחרי שהוא טיפל בהיבטים של התחבורה הציבורית הוא יוכל לעשות גם בטיחות בכל מקום שפועלת מונית או אוטובוס של תחבורה ציבורית. האם הנוסח הזה מקובל עליך? בוקר טוב קודם כל לכל חברי הכנסת ולוועדה. אני אגיד שהנוסח הזה מקובל גם בתיאום עם הפגישה שהייתה לאדוני עם המנכ"לית, בהחלט הקול הזה נשמע וככל שכמו שאמרת עכשיו זה יילך לבטיחות בדרכים במרחבים של התחבורה הציבורית, של אופניים גם, הליכתיות, כל דבר שמעודד את המהות של חלופה לרכב פרטי, אנחנו מקבלים.

ואתה תטפל לנו ב-44 מיליון של הרלב"ד שנעלמו מהרשויות? זה יחד איתכם בעבודה, אני אגיד בעוונותינו, בעבודה ל-2023, יחד עם הרשות הלאומית.

היית צריך לתת לי תשובת ביניים,

יש שם שמונה מיליון, 44 מיליון לא יהיו, ניתן 20, ניתן 25. שלחת אותי ל-2023, זה רה-יוניון של הכנסת? אז אני אתן את תשובת הביניים, השרה גם שמחה להגיע לוועדה הזאת בשבוע הבא ולהציג ביום הבטיחות בדרכים את תקציב הבטיחות בדרכים. אז אולי שם היא תבשר? אבל עד אז תעשו לה עבודת מטה. אגב, זה לא משנה מעמד הרשות לבטיחות בדרכים, אתם צריכים להחליט אם אתם עושים לה החייאה והרחבה. הרשות הזאת הלכה ודעכה. אופיר, אם אנחנו נבדוק כמה רשויות יש במדינת ישראל אתה תגלה מאות, כל פעם שיש בעיה אומרים: בואו נקים רשות. רשות למלחמה בסמים, רשות לפה, רשות לשם. אתה מקים את הרשות, משאיר אותה בלי כסף ויאללה יש רשות. אז המדינה עוד לא החליטה מה מעמד הרשות לבטיחות בדרכים, אבל עובדה אחת אנחנו יודעים, זה היה גוף שהיה לו מאות מיליונים ועכשיו,

יש לו פחות ממאה מיליון שקל,

אדוני היושב ראש, מה שאנחנו מבקשים לגבי הסעיף שאתה העלית, שיהיה באמת או חובת דיווח או אפילו היוועצות עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כדי שזה יהיה בתיאום גם עם התקציבים שהרשות מביאה. את הפרויקטים שעושים ברשויות, בתיאום. תיאום זה סביר. מצוין, תודה רבה.

יש לך הסתייגות, באת מהצפון, תקריא את ההסתייגות שלך. אדוני היושב ראש, אני יצאתי בחמש וחצי כדי להגיע בזמן. אתה לא כזה מיוחד, פה בן אדם גר באילת, אנשים מירוחם, אתה עושה לנו קורבן? קדימה דבר. יצאתי בחמש וחצי כדי להגיע בזמן, יותר זמן עמדתי מאשר נסעתי. ראיתי שהעסק לא הולך והווייז לא מתקדם הוצאתי תפילין והתחלתי להתפלל, וזה גם לא עזר. בסופו של יום הגענו. אני מודה לך שהתחלת את הדיון, מרחת מה שנקרא את הדיון. למה מרחתי? קידמנו נושאים אחרים. אתה מורח עם ההקדמות האלה. אנא גש להסתייגות שלך, בבקשה. ההסתייגות שלי בסוף מדברת על זה שחלק מהכסף, 50% מהסכום, יעבור להקל באגרת הגודש על תושבי הפריפריה כי בסך הכול,

אנחנו משלמים אגרה לכביש 6. אבל מס גודש לא נידון פה בכלל. זה לא משנה, אבל יש כסף ואת הכסף להקל באגרת הגודש. בסופו של יום הרי מה אנחנו עשינו כאן? עכשיו בצורה רצינית. אנחנו מדברים על זה שאנחנו עושים כל מיני מהלכים לעידוד התחבורה הציבורית.

אז פה הוא יעביר עוד כסף לעידוד התחבורה הציבורית, אבל בפועל העגלה פה נרתמת לפני הסוסים. כיוון שהעגלה נרתמת לפני הסוסים אף אחד לא מאמין שב-24' התחבורה הציבורית תהיה במקום אחר. הלוואי שזה יהיה המצב ואז יהיה אפשר להטיל את מס הגודש,

אז מס גודש זו אחלה דרך לגבות עוד מסים ויש לנו עוד כל מיני מסים שאנחנו משלמים, לכן זו ההסתייגות שלי.

חבר'ה, תנו לי לסיים.

הסתייגות, לפי החוק, חבר כנסת יכול להגיש, יש לו חמש דקות להגיד ואז מצביעים. לא צריך להפוך את זה - - - לא, אבל אולי הוא חושב שאנחנו דנים על מס גודש. לא צריך להפוך את זה ל-20 דקות, יסמין. אנחנו חמש דקות רוצים. אנחנו בכל זאת יודעים על מה אנחנו מדברים. יפה. אז זהו, אני סיימתי. תודה רבה לך. מי בעד ההסתייגות? אף אחד חוץ מאופיר. הוא לא רשאי להצביע בכלל. למה הצבעת? שאלת מי בעד, לא? אבל אתה לא רשאי. הגיע הזמן שתהיו חברים בוועדות. נגד?

יש פה שתי הסתייגויות, חבר הכנסת אופיר סופר הגיש בשם סיעת הציונות הדתית, אז אני מבקשת להעלות להצבעה גם את ההסתייגות השנייה שלו שלפיה הוא מבקש ששרת התחבורה תגיש דיווח שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת בדבר הפחתת אגרת הגודש לתושבי הפריפריה בעקבות הפחתת האגרה כאמור בסעיף 56(13)(יג1). מי בעד? אף אחד. מי נגד? עד שתהיה חבר בוועדה בעזרת ה'. הצבעה לא אושר. ההסתייגות שלך לא התקבלה על שני סעיפיה. אתה מבקש לכלול אותה בנוסח שיונח במליאה?

חבר הכנסת קיש, לא ברור לי אם הוא ביקש ממני לדון בהסתייגות שלו. לא, הוא הגיע אחריי. אתה הדובר של המאחר הבא? ההרגל הזה שחברי הכנסת עושים הסתייגויות ולא באים להציג אותן, אנחנו לאט לאט - - - ולכן אני התעקשתי לנסוע היום ארבע שעות. לא, בסדר. פעם אחת נתנו לפנים משורת הדין, אנחנו לא רוצים כל פעם לדון בהסתייגויות. כרגע לא דנים בהסתייגויות האלה. חבר הכנסת סופר, אני רק מבקשת להעביר אלינו חתימות מקוריות של כל חברי הסיעה.

אנחנו עכשיו הולכים להצביע בעד סעיפי החוק. בנוסח שמונח בפני חברי הוועדה, לרבות התיקונים שהוועדה סיכמה לגביהם בדיון הקודם. וגם עכשיו ניסחנו, אנחנו רוצים לנסח את זה עכשיו. אדוני היושב ראש, חבר הכנסת קיש עוד חצי דקה פה. אנחנו נקבל אותו,

אבל תן לנו לסיים את ההצבעה על החוק. אי אפשר? רק אחרי ההסתייגויות?

הוא מעכב אותנו. אז בוא נדבר על ה - - - לא רוצים לדבר, רוצים לעבוד. לוועדה הזאת אין זמן. על ההצעה שלך לגבי בטיחות בדרכים. הנה חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת קיש, אנא הצג את ההסתייגות שלך. תנשום רגע ותציג. תספר על הפקקים. לא, זה לא הפקקים. לא ארוך, חמש דקות יש לנו להסתייגות. בבקשה. כן, שלום, בוקר טוב. זה לא הפקקים, אני פשוט בשדולה אחרת, חיכינו לה. אני כנראה אמצא את עצמי רץ בהרבה מאוד ועדות באירוע הזה של התקציב מכיוון שיש הסתייגות אחת שאני הולך להציף אותה בכל פרק ופרק מהפרקים של חוק ההסדרים ואני מקווה שכמה שיותר חברי קואליציה ישמעו יחד איתי את ההסתייגות הזו ואולי באיזה שהיא ועדה נצליח לשכנע. ההסתייגות אינה קשורה ישירות לנושא שאתם, חבר הכנסת ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, דנתם בו, אבל אני חושב שהוא מספיק חשוב בשביל שנזכיר אותו בכל פרק מהפרקים של חוק ההסדרים. היא מדברת על דבר מאוד פשוט, על קיום הבטחה לבוחר.

של שר האוצר ליברמן, שאחרי שהתמנה לתפקידו הבטיח לחיילים בסדיר שהוא יעלה את שכרם. הוא שכח אותה. מפלגת ישראל ביתנו שכחה אותה. כך זה מה שנאמר לי בוועדת הכספים, אמרתי: מה קורה? הבטחתם, אמרו: נעשה את זה בתקציב 2023. אני לא מאמין בשום מילה כבר, זה לא 'מילה זה מילה', זה פשוט הבטחה שהופרה ואני מאוד מקווה שבין חברי הקואליציה יהיו אנשים שיכבדו את ההתחייבות הזו לחיילים אחרי שכסף מצאו לכל המשרדים האחרים ולכל המפלגות האחרות ולכל הדרישות של רע"מ ורק לחיילי החובה לא נשאר. אז את הדבר הזה אני מקווה לתקן דרך ההסתייגות הזו ואני מקווה שאכן לפחות בוועדת הכלכלה יהיו מספיק אנשים מהקואליציה שחשוב להם לעשות את הצדק הזה.

קודם כל הנושא בכללותו הוא בנפשנו, אתה כקצין בחיל האוויר, אופיר ואני קצינים בשדה, יודעים כמה חשוב לתגמל את הלוחמים כראוי ובכלל את החיילים. יש לנו ילדים בצבא, הבן של אופיר בסיירת צנחנים, אם אני זוכר,

הוא יהרוג אותי עכשיו. והבן שלי בסיירת גולני ואין לנו ניגוד עניינים כי אנחנו רוצים לדאוג לחיילים. אני גם שמעתי משר האוצר ואני יודע שכוונתו רצינית, שכבר ב-2023 תהיה התחלה של שיפור השכר. אבל זה מאוחר מדי. רגע, איש יקר. אתה יודע, כשמתקנים עוולות ולוקח לנו 20 שנה או עשר שנים לא לטפל במשהו, ומישהו אומר לי: עוד חצי שנה זה מאוחר מדי זה מדאיג. מה מדאיג? זה שבאמת לא יהיה כיסוי להבטחה. אבל כמו שאני מכיר, בינתיים לא היו הרבה הבטחות לליברמן כשר האוצר. רק לחסל את הנייה. לא, כשר אוצר. כי זה עכשיו. כשר אוצר הוא לא יכול לחסל את הנייה - - - אדוני,

הוועדה הזאת, ההישג שלה שהיא לא עסקה בפוליטיקה ואנחנו גם מכניסים לפה נושא שהוא פוליטי מחוץ לוועדה, אבל יחסית אתה יודע - - - חבר הכנסת ביטון, רק דבר אחד צריך לדעת, ב-2016, זה לא היה הרבה שנים אחורה, ממשלת נתניהו- כחלון עשתה את זה.

אני לא מדבר על עשר שנים, אמרת עשר שנים,

לא, אבל אתם רוצים עוד, נכון? עברו חמש שנים. והיו מגבלות אז. הבטיחו, צריך לתת. אנחנו בעד. אנחנו נגד ההסתייגות שלך, אבל בעד הנושא. אז תצביעו בעד. לימור, כן. אז אני רוצה לומר שמ-2016 זו הייתה הפעם האחרונה ששכר החיילים עלה. הממשלה הקודמת מ-2016 עד 2021 עד היום לא עשתה שום דבר בנושא הזה. מה זה, הבאתם אותי לדיון על החיילים, אדוני? רגע, סליחה, לא שמעתי. אוסאמה, תנשום עמוק, רגע. ושר האוצר אביגדור ליברמן חזר ואמר שבינואר 23' הוא מתחייב שתהיה העלאה בשכר החיילים.

כמו שהוא התחייב שהוא יעשה את זה עכשיו, אותו דבר. אבל קראתי עכשיו שאוטוטו. אני מקווה, בשביל זה הלחץ הזה. חברים, הזמן של ההסתייגות הזו נגמר. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת - - - אני דרך אגב אוכל להצביע? אתה לא יכול. אתם לא יכולים להצביע כי אתם לא חברים, רק חבר בוועדה. אין אף חבר בוועדה שיכול להצביע בעד שכר החיילים?

אתם לא יכולים. מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. רק אני אציין שבנוסח שאתם הגשתם בפנינו יש שתי הסתייגויות, השנייה היא לגבי הכנסות מהסדר החניה הארצי שכרגע לא נידון בוועדה. מי בעד ההסתייגות השנייה? לא, כשנגיע נדון בזה שם. זה לא עולה פה? לא, היא אומרת שעוד לא דנתם.

כרגע הנושא הזה, יש פה פשוט - - - אם יהיו עוד ישיבות אני אבוא לישיבה להסתייגות הבאה. בסדר, נעשה את זה שם. אמרתי לך, את אותה הסתייגות לכל פרק בכל חוק ההסדרים לכל ועדה אני אגיע.

אז עכשיו זו רק הסתייגות אחת, מרב? כן. יפה, ההסתייגות לא התקבלה. אדוני רוצה לכלול אותה בנוסח שיונח במליאה?

אני יכול לנמק את ההסתייגות שהגיש חבר הכנסת אבו שחאדה? בבקשה. בשם סמי אבו שחאדה. כולם תקועים היום

אוסאמה סעדי יקריא את ההסתייגות. בבקשה. בשם הרשימה המשותפת. עיקר ההסתייגות שלנו, אדוני היושב ראש, חברי מאזן גנאים, מבחינת החוק באופן כללי זה חוק טוב שמייעד נתיבים ציבוריים לתחבורה ציבורית, אבל הלוואי, אדוני היושב ראש, אנחנו רוצים כבישים, אחרי זה נדבר על נתיבים לתחבורה ציבורית. אני הבטחתי לכם דיון ייעודי בסוגיות - - - לא,

אתה מדבר פה על נתיבים ציבוריים, קודם כל תנו לנו כבישים, אחרי זה נתחיל לחלק את זה בין נתיבים. הנה העיר סכנין ועראבה, איפה יש לנו נתיבים ציבוריים? אי אפשר ליישם את זה בכלל.

אנחנו מדברים פה על חוקים - - - אנחנו נעשה לכם תחבורה מותאמת אישית, נדלג על השלב של האוטובוסים. אגב, זה יכול להיות רעיון, מאזן, תתחיל ללמוד את הנושא הזה. אני שאלתי למה אין פיילוט בחברה הערבית של תחבורה מותאמת אישית, שזה אוטובוסים קטנים, של חמישה ועשרה מקומות שזזים בהזמנה ממקום למקום, אנשים מזמינים אותם. צריך לעשות פיילוט כזה. עכשיו התפרסם אדוני וחברי מאזן גנאים, השם של הנרצח על הבוקר בכפר בעיינה, סלים חסארמה. עוד קורבן, עוד נרצח, מזעזע. מהמשפחה הזאת זה נדמה לי העשירי, מאותה משפחה. משפחת חסארמה, כן, זה שרשרת - - - נקמת דם.

משתתפים בצער המשפחה.

קשה לחזור מהעניין הזה של רצח ועוד קורבן, אנחנו 104,

כבר הפסקנו לספור, לצערנו מדובר במספרים, אבל בסופו של יום זה משפחות, זה כואב מאוד. אנחנו חוזרים לעניין הזה, אז קודם כל,

באמת כל החוק הזה הוא לא ישים מבחינת החברה הערבית, גם בערים הגדולות, אולי בנצרת. גם בנצרת לא. יש פה ושם, אבל חוץ מנצרת אני לא רואה שאף יישוב ערבי יכול ל אבל בכל זאת כשנגיע, אדוני היושב ראש, למצב שבאמת יש לנו הרבה נתיבים ואפשר לייחד נתיבים ציבוריים והכנסות לעיריות, אז כמובן שאנחנו נהיה בעד, אבל ההסתייגות העיקרית שלנו היא שבכל זאת צריך להיות שילוט ושילוט והסברה גם בשפה הערבית. זו ההסתייגות שלנו. תודה רבה. אדוני, לפני שאתה מעמיד להצבעה, יש פה ארבעה סעיפים להסתייגות של סיעת הרשימה המשותפת, פסקה (1) הם מבקשים לשנות כך שבמקום 18 חודשים יבוא 24 חודשים. מדובר על התקופה שבה השר יהיה רשאי לפנות לרשות המקומית בבקשה כי תחל לאכוף את העבירה האמורה. כרגע הנוסח מדבר,

על 18 חודשים והוא מבקש שהתקופה תארך ל-24 חודשים. הסעיפים האלה וההסתייגויות הוצגו לנו, פשוט תגידי הסתייגות, סעיף ונצביע. אנחנו לא עכשיו עושים דיון מהותי. אין בעיה. אז הוא הציג גם הסתייגות לסעיף 27א1 רבא, סעיף קטן (א). תגידי לנו על מה להצביע, סעיף סעיף. אם ככה, אדוני יכול להעמיד להצבעה את ההסתייגות הראשונה כפי שהוצגה לגבי ה-18 חודשים ל-24 חודשים.

מי בעד? מי נגד? שלושה. ההסתייגות לא התקבלה.

ההסתייגות השנייה נוגעת לחובת הפרסום בכל השפות הרשמיות, לרבות בערבית, ובאופן שמותאם לבעלי מוגבלות ראייה. תגידו לי, בתחבורה יש שילוט בערבית, לא? בתחבורה הציבורית בערים ערביות יש שילוט בערבית. לא רק בערים ערביות. בכביש בין עירוני יש? בכביש בין עירוני כן, אבל ככל שרוצים פה להוסיף חיוב לשילוט בערבית אנחנו - - - אז אפשר לקבל. עוד פעם, רק אני אשמע את הנוסח. את יכולה להגיד את הנוסח הזה של השילוט בערבית? כולנו בעד. תקריאי את ההסתייגות סביב השפה הערבית. אם אפשר לבקש מחבר הכנסת שנעשה את זה בנפרד, כי פה בתוך הסעיף הזה בחוק ההסדרים אין לזה זיקה. יש לנו עבודה מאוד מקיפה בנושא של הנגשת שילוט בערבית, יש הצעת חוק ש - - - כן, אבל הוא שבע מהבטחות,

הוא רוצה מסלול ישיר לפעולות. אני לא מדבר עכשיו, לא על כל השילוט של משרד התחבורה. אתה פה רוצה לייחד נתיבים מיוחדים עם קנסות ועם זה וזה, אז שיהיה שילוט. לא, זה בנתיבים מהירים, זה לא בסעיף הזה, זה תחבורה גמישה. אני עוד פעם אומר, אם אפשר לקשור את זה למשהו שהוא קשור, כרגע זה לא קשור. נגיד הקמפיין שעלה עכשיו של 'סליחה מסכה', בפעם הראשונה שיש כריזה בערבית בכל התחבורה הציבורית ברחבי המדינה, ההנחיה למשרד היא לעשות את כל השילוט בעברית, ערבית ואנגלית. המדיניות קיימת באופן מלא.

גם בנתיבים המהירים, שזה לא החוק הזה, זה חוק אחר - - - צריך שנעגן את זה בניסוח. תקריאי את ההסתייגות. אני מבקש רק לא לכרוך את זה כי משפטית - - - אז אתה רוצה שנקבל את ההסתייגות או לא? אני מבקש שלא. אבל אתה תתייחס ברצינות להערה הזאת. מתחייבים לחלוטין שיהיה שילוט בשלוש השפות באופן מלא.

אז מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. מאזן, מה אתה מצביע? מאזן לא מהיר. אתה בעד? נרשום אותך. אני בעד באמת, אם זה בתוך היישובים ואם זה בכבישים ראשיים, שיהיה כתוב בעברית, בערבית ובאנגלית, מה הבעיה? הוא אומר שנתנו הוראה גורפת לטפל בעניין. יש הוראה גורפת. גם תראו ברכבת, ברכבת עשו קמפיין לציבור, עושים אותו עכשיו בעברית וערבית. תעשו פגישת עבודה איתו. בוודאי, בשמחה. ההסתייגות השלישית נוגעת לסמכות הרשות המקומית לפנות לשר בבקשה להשיב לה את סמכויותיה והכל שייעשה בתוך 60 ימים מיום העברת הסמכויות. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. ההסתייגות הרביעית גם היא נוגעת לנושא הפרסום בכל השפות הרשמיות והיא בפרק אכיפת הסמכת מפקחים כך שהודעה על הסמכת מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ואדוני מבקש שזה יהיה בשפות כפי שהוא הסביר. אז בשפות יטפלו בפגישת עבודה, כרגע לא במסלול של ההסתייגויות. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות לא עברה. אדוני מבקש שההסתייגויות יובאו בנוסח במליאה?

אנחנו הולכים להצביע על החוק. למעט הניסוח של לאן ייועדו הכספים, תקריאו את הניסוח שאתם מציעים שנראה שהוא מקובל עלינו. רק אותו. הוספנו סעיף (יג1)(א), רשות מקומית תהא רשאית להקצות עד 15% מהכספים המיועדים לצורך שיפור הבטיחות בתחבורה ציבורית ובנתיבי אופניים בתחומה ובלבד שהמטרות - - - רגע, עד 15% מתוך ה-100? מתוך ה-50. 15% של 50 או ב-50% 15% ו-35% נשאר לתחבורה הציבורית? למה אתם עושים את זה? למה אתם בכלל צריכים לשים את האחוזים? תאפשרו את ההקצאה הזאת. לא, אני חושב ש-15%, מה שנאמר פה, זה בסדר. 15% מתוך ה-100? לא 15% מתוך 50? מתוך ה-100%?

אז אם כך זה לא מתוך הכספים המיועדים כי הכספים המיועדים הם מחצית מהסכום. אז זה 30% מתוך ההכנסות. זו הכוונה, היושב ראש. חברים, אתם יכולים להגיד כך, חבר'ה, תסתכלו עליי, 50% בהחלטה של הרשות, 50% האחרים יוקצו למטרות של תחבורה ציבורית, 35% ו-15% לבטיחות בדרכים והדיוק הוא

ציינתם שם נתיבי אופניים, אבל זה לא רק נתיבי אופניים. סליחה, מרב, אם זה מהכספים המיועדים אז זה מתוך ה-50%.

נכון, אבל לא 15% מתוך 50%. לא, מתוך הכספים המיועדים. אלא 50% שמתחלקים באופן של 35% למשהו ו-15% למשהו. אז אני מתחילה מהתחלה. רשות מקומית תהיה רשאית להקצות 15% מהכספים המיועדים לצורך שיפור הבטיחות בתחבורה ציבורית ונתיבי אופניים בתחומה ובלבד שהמטרות להן יוקצו הוצאות כאמור בסעיף זה יתואמו עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. כן, אבל למה אמרת רק אופניים? בתחבורה ציבורית ונתיבי אופניים. ומה עם הולכי רגל? רגע, זה 50, 35, 15? כן, כן. המיועדים. הולכים 50% כללי, 35 לתחבורה ציבורית ו-15 לבטיחות בדרכים. בסדר גמור. מתוך ה-50 שיש מחלקים את זה 15 בטיחות - - - כן, זה כאילו 50, 35, 15. כן. אבל גם לבטיחות הולכי רגל, בטיחות ותנועה של הולכי רגל. אז לצורך השיפור בתחבורה ציבורית, הולכי רגל ונתיבי אופניים בתחומן?

זה חשוב. אוקיי.

השאר כבר ניסחנו, לא צריך לחזור עליו, תגידי רק את מספרי הסעיפים ונצביע. אז התיקון הזה יתווסף בפסקה (13). הפסקאות שמונחות כרגע על שולחן הוועדה להצבעה, זה סעיף 56 פסקאות (12),

ו-(17). לרבות התיקון בסעיף (יג1)(א). מי בעד (12) ו-(13)?

פה אחד. פסקה (17) שעניינה הסמכת מפקחים. מי בעד? הצבעה אושר.

כמו במועצה שלך, מאזן, ככה זה היה במועצה בסכנין? ככה הייתי עושה, מי שלא כרטיס אדום. יפה מאוד, למדנו מהטובים ביותר. זהו. אנחנו מברכים את שרת התחבורה ואת המנכ"ל ואת הצוות ואת האוצר על עוד חוק של משרד התחבורה שעובר בוועדת הכלכלה. אנחנו שמחים שהייתה גמישות והבנה לסוגיית הבטיחות בדרכים והכנסתו כמרכיב חשוב בהכנסות העתידיות מקווי תחבורה ציבורית עירוניים. הדבר הזה בהובלה של כלל חברי הוועדה שנמצאים פה והצביעו פה אחד וגם לבועז טופורובסקי שזה נושא שהוא בנפשו והוא מתמיד בסוגיית הבטיחות בדרכים. אז זה הישג משותף של כלל חברי הוועדה. אנחנו מבקשים מהשרה, מהרמ"ט ומהמנכ"ל לעשות בדיקה מהירה על הסוגיה של תקציבים לרשויות מקומיות לפתרון מפגעי בטיחות בדרכים במהירות וגמישות, תקציב חשוב שהיה זמין עבור ראשי רשויות והוא דעך, וועדת השילוט המקומית וועדת התחבורה המקומית נשארו ללא גמישות לביצוע פרויקטים מצילי חיים כמו מעברי חציה, שילוט דינמי וכו'. אנחנו מבקשים שהנושא ייבחן וכבר יינתן מענה, גם אם חלקי, בתקציב הקיים ולנסות לשאוף במקביל להשיבו לקדמותו. בעבר הוא היה בסביבות 44 מיליון, היום לדעתי הוא עומד על שמונה מיליון, אם אני זוכר נכון. תביאו 20 עד 25 לתקופה הזאת וב-2023 להגדיל את זה. אני אומר לכם מניסיון שזה מציל חיים, מקומות שראש עיר, אתם יודעים שיש 260 רשויות, 200 נאבקות על הקיום מבחינה כלכלית, מקבלות מענקי איזון, לאותם ראשי ערים אין גמישות תקציבית להקצאת כסף מקומי ולרובם גם אין תחבורה ציבורית כזאת או הכנסות מתחבורה או אפילו אין להם הכנסות מחניות ולכן אין להם גמישות והכסף הזה הוא מציל חיים ביישובים הללו. אז תנו דעתכם, תעשו את הבדיקה המהירה, השרה גם אמורה לבוא לפה מחר ואם היא תוכל לבשר בשורה בנושא אנחנו נשמח לברך אותה ולברך על המוגמר. תודה רבה לכולם.